אני קודם כל מודה לכם שהגעתם, אני אגיד כמה מילים לפני שאנחנו נתחיל את הדיון הכל כך חשוב בעיני. אני הגעתי לכנסת כדי לקדם את הספורט, הספורט הוא חלק מהפילוסופיה ומהדרך חיים שבה אני גדלתי,

כמאמן,

ועוד חברי כנסת אחרים לא רק מהחברה הערבית, הנושא הזה של גזענות ואלימות הורס כל חלקה טובה בספורט הישראלי, ואני רוצה קודם כל להודות לחברי הטוב חבר

איזה גזענות, איזה אלימות, 70 אבוקות במשחק כדורסל,

בשקט. יש לי עוד הרבה דוגמאות אבל אני רוצה להתחיל את הדיון, וחלק מהדיונים בוועדת הכנסת בוועדת הספורט תמיד יהיו עם דבר יפה בספורט הישראלי, והיום אנחנו נעניק שתי תעודות לשני

כדי שכל מי שקשור לעולם הספורטיבי, שאני פחות בקיאה אגב בגורמים גורמי הרגולציה בגורמי הניהול יתחילו להתעורר, זה לא הדוגמה שאני רוצה שהילד שלי או כל ילד אחר במדינת ישראל

גדולה. אני רק אגיד משהו אישי, כשאני שומע ורואה את הקללות וגם את כל הנאצה כלפי, אז קודם כל כבן אדם זה עושה לי ממש צמרמורת בגוף זה נורא,

לאחר שסירב חטף אגרופים לפני לפנים, ולפני שהבין מה קרה הוציאו סכין לעברו, זה קרה מחוץ למגרש. אנחנו בחודש אוקטובר 2022, לאחר דרבי שהתקיים בהיכל כתבנו

תודה לך אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לציין כמוך, שאני לא מתכוונת להניח לנושא הזה, האמת היא שנכנסתי לנושא הזה של ספורט בעקבות מה שקרה בבית"ר ירושלים, ואני לא רק שאני מתכוונת

פנינה פנינה פנינה, הלו פנינה. את לא צריכה להתחנף לקבוצות, תסתכלי לשחקנים השחורים בעיניים, תסתכלי לערבים בעיניים. איך את מדברת באמת, את מדברת על חוק לאלימות,

עכשיו את משתמשת כלפי ,

איך את אומרת לי שהקבוצות משלמות מחיר? סליחה אבל מותר לי,

ולפי הדברים של עו"ד שמעון מזרחי יצאו מכתבים ולא קיבלו תשובה, והייתי רוצה לשמוע את הצד שלכם, מה נעשה ומה ייעשה בעתיד. טוב ראשית אנחנו אף אחד לא יכול להתעלם ממה

יש קבוצה שנייה רגע, יש קבוצה של אנשים שחורים ושל הערבים - - אבל זה לא רלוונטי - - אדוני היושב ראש תתנו לי לדבר. שנייה לא לא לא אנחנו לא נזלוג,

שנייה אני אתן לך, אני ביקשתי למקד אותו על גזענות אתה יודע

נמצאת פה

אנחנו רוצים שכל מי שפועל באופן לא חוקי / לא מתאים לאירוע - שלא יהיה בו. אם הרחקות עכשיו זה לא רק משטרה, גם כשיש מעצרים אחר כך משחררים אותם, זה לוקחים את

שמעון אבל אנחנו לבד לא יכולים לטפל בדברים האלה,

אנחנו לא לבד בסיפור, ואנחנו צריכים את בעלי הקבוצות גם כן. אז אני רוצה רק, ארי תקשיב ארי תקשיב, המחוקקים עשו את העבודה

אני יכול להיות נביא גם לשנה הבאה ולדבר על הליגות הנמוכות, ששם יש אלימות פי 90 ממה שקורה באירועים המצולמים ואף אחד לא עושה כלום, אף אחד לא עושה כלום כי זה בדיוק כמו שאתה אמרת חבר הכנסת סימון, עד שמישהו לא ימות שום דבר לא יקרה,

אתה מדבר אני מכבד אותך אני בטוח שאתה עושה את

גם כשהן רוצות לא עושים עם זה כלום.

הקבוצות הפכו להיות חברות בילוש. אתה צודק הם יודעים בדיוק, הם יודעים בדיוק ואין פה צד אחד. לכן היא צריכה לקחת אחריות, כי אלה

תודה רבה אדוני.

אלימות וגזענות הן אלימות וגזענות וזה בכלל לא משנה את מי אני אוהד, ויש לי ביקורת גם על הקבוצה שאני אוהד, העניין הזה של האבוקות למשל זה קבוצה שזאת הקבוצה שאני אוהד זה בלתי נסבל. אני רוצה אבל להתייחס לנתונים

אני מתחבר פה למה שחבר כנסת דוידסון כבר מאז שנבחר לפה מתעקש עליו, לצערי לא במידה מספיק מוצלחת, כמובן זה לא אשמתך, שצריך להכניס מגיל קטן בגנים לא בבתי ספר, להכניס לא רק חינוך גופני, שימו לב הדגש הוא על חינוך, לשיעורים האלה לא קוראים שיעורי ספורט או התעמלות אלא חינוך גופני,

260 מיליון שקל מחולקים לספורט הישראלי זה הכסף, את היית בוועדת כספים ראית כמה מיליארדים רצים,

נכון נכון, כי זה הלך לקואליציוני זה יותר חשוב מזה,

תודה רבה. עושים קריטריונים כדי מינהלת הליגה תקבל יותר כסף אבל הם לא יכולים לקבל את הכסף, זה הכל כאילו הכל

ומקבלים תמיכה מלאה,

שחקן לא משלם אצלנו אגורה,

הוא מקבל את

בקיצור לא צריכים להתעסק איתו. גיא הוא ראש השיטה דרגת דאן 10 מהבודדים בעולם, הוציא אלופים גם בארץ וגם

הגיע אלינו יושב ראש ועדת החינוך,

חשוב לי מאוד שהוא יהיה חלק מהדיון הזה, אני יודע שאתה רץ בין

אנחנו נחשפים פעם אחר פעם באלימות, לא משנה אם זה מילולית או פיזית, או אלימות מילולית שמגיעה בסוף לאלימות פיזית, ואני רוצה להודות לך שאתה שם את הדבר הזה על סדר יומה של הכנסת, מוביל את זה ביד רמה בצורה

אני אדבר,

בצמידות לוועדה הקודמת,

אני אגע בכמה נקודות, קודם כל בהיבט של החינוך וההסברה זה חונה אצל כולנו, וכן אנחנו הולכים להיפגש ולעשות תהליך ביחד עם משרד התרבות בכל ההיבטים

זאת אומרת זה עובד, המגנומטר זה כלי שעובד? זה עובד בחלקו, אבל זה כן סייע באיתור האבוקות בכניסה לשער, בסופו של דבר לצערי כן הודלקו 35 אבוקות בתוך היציעים, דרך אגב גם בהפועל גם במכבי.

וברגע שנצליח להכניס אותו ואני מקווה מאוד שכן, הוא לא ניתן לעבור.

כדי לראות שהוא עונה לדרישות, ולאחר מכן זה להיבטים תקציביים בשלב

מבחינת עבודה לשיתופי פעולה, אז קודם כל גם לעניין של הגזענות ב-25 לחודש יש לנו דיון אצל המשנה לפרקליט המדינה, ששם אנחנו יושבים על כל ההיבט של המדיניות של העמדה לדין,

אנחנו על הקצה לקראת אסון שמישהו יישרף לנו בתוך היציע, למרות שאנחנו ערוכים, ולמרות שאנחנו נמצאים בכוחות מתוגברים בתוך היציעים,

ולמה אני אומר את זה? אבוקה בוערת בטמפרטורה החיצונית של 700,

על האבוקה כתוב במפורש כמה זמן היא בוערת בין דקה או

ראש מינהלת הליגה והתאחדות הכדורסל,

ומכבי תל אביב והפועל תל אביב יגיעו פעם

כולם יהיו פה שאף אחד לא יחשוב שמישהו לא יהיה

אז לפעמים גם לאבא ואמא יש ילדים שצריך לחנך אותם - - נכון,

וצריך לחנך אותם כי אנחנו רוצים שהילדים יהיו ילדים טובים.

תודה לכולם, קודם כל אני רוצה לברך את אדוני היושב ראש על הוועדה החשובה הזאת,

וזה טעות יש טעות בנושא הזה, צריך לתת להם מעמד של בעל בית שני, גם משהו סמלי אפילו, להתחיל לבנות תוכניות כאלה שיתנו להם את המעמד הזה, ואז אתם תראו שיהיה כאן שקט וסדר שהם בעצמם מתוכם יבואו כל הפתרונות הטובים. תודה רבה. אני רוצה שנציג האוהדים בבקשה יש לך דקה וחצי. אנחנו נהיה שניים אנחנו נחלק את הזמן בינינו. יש לכם דקה אני ממש מצטער, אני מבטיח לכם שאנחנו נעשה עוד דיון.

אני אגיד שאנחנו שעה פלוס מדברים פה על ושומעים, האוהדים צריך לעשות להם ככה וצריך לאוהדים ככה ותובעים אותם ומשהים אותם, רק יש פטנט אפשר לדבר איתנו עם האוהדים, אני אומר לכם אנחנו זה מה שאנחנו צועקים כל הזמן, לא אומרים שאנחנו נגד ההפך, אני הראשון שנפגע מאלימות במגרשים, אני הראשון אני זה שחוטף את זה, או שאני חוטף עונש קולקטיבי שזה בושה וחרפה, או שאני חוטף אלימות כי חברים שלי, אנשים ביציע באים ומתחילים לעשות בלאגן, שוטרים נכנסים יש בלגן בסוף אני נפגע, אני לא מביא את בני הדודים שלי האחיינים שלי את אח שלי הקטן, התחלתי לא מזמן להביא למגרשים כי אנחנו אלה שנפגעים מזה. ולכן אני אומר ואני אומר את זה למשטרה ולכבאות ולנציגי הקבוצות, יש היום לא מעט עמותות אוהדים, במכבי תל אביב יש את אחים לסמל, במכבי חיפה יש את היציע הצפוני, הפועל תל אביב כדורסל עמותת אוהדים, הפועל ירושלים כדורגל עמותת אוהדים, אנחנו בשביל זה, אנחנו כאן בשבילכם בשביל לעשות את זה, לנו זה חשוב הרבה יותר. ואני אומר לכם בכנות יש לנו כל הזמן דוגמאות, בואו בבקשה לא נחשוב רק על איך מחמירים את הענישה, אלא בואו נחשוב גם על איך משפרים את השיח, את האנרגיות, את המצב כי שורה אחרונה ואז אני אתן לאבשה חצי דקה, בסוף אם אנחנו כל הזמן נבוא ונגיד בוא נעשה משחק בלי קהל בוא נעשה זה, אנחנו ראינו מה היה פה בקורונה,

אין כדורסל וכדורגל בלי קהל, בדיוק. אין דבר כזה, ולכן הדרך לבוא ולהגיד זה לא לבוא ולהגיד בואו נמנע, בואו היום יש משחק כדורגל שההתאחדות עצרה כרטיסים ולמי שיש מי שקנה כרטיסים היסטוריית רכישה ב-לאן של בית"ר ירושלים לא יכול לקנות, ואני אומר אחלה הצעה אחת, הצעה אחרת בואו ננסה פעם אחת לדבר עם אוהדי ירושלים בית"ר ירושלים לארגן שולחן עגול דברים, אנחנו יותר מנשמח לדבר הזה. אני אתן משהו אחד, אנחנו נגענו פה במשך שעתיים בהרבה מאוד דברים, פעם ראשונה אנחנו מדברים האוהדים פה, הגיעו חברי כנסת, נכנסו - - לא אבל אתם ניכסתם הייתם אצלי בלשכה,

גם בחוק האלימות ישבתי איתכם כמה פעמים,

רגע רגע רגע רגע רגע רגע בסדר אני אתן את החצי דקה תן לי את החצי דקה לדבר, באתי מהצפון במיוחד ובוועדה לפני חודש לא נתנו לי לדבר. אני לא ניהלתי אותה. נכון אבל לא נתנו לי לדבר. מאיפה בצפון אתה? לא מעניין כרגע אחר כך, אחר כך. אני אגיד שני דברים אוקיי, אחד היה ועדה, ועדה שחבר הכנסת עופר כסיף נגע בה, שהיה אמור להיות נציג מהאוהדים, התכנסה פעמיים פעם אחת בספטמבר ישיבה חגיגית, פעם אחת בפברואר פעם אחרונה וזהו, מאז לא נעשה שום דבר כדי למנוע אלימות, אלימות במגרשים על ידי אוהדים. אני אתן דוגמה חיובית שמשם אנחנו צריכים ללמוד, מגיע מהענף שלי מענף הכדורעף, אוהדי מכבי תל אביב בכדורעף היו אלימים התפרעו עשו אבוקה - - כדורעף? כדורעף, זרקו מיכל מים על הקבוצה היריבה, מה עשו? לא יצאו נגדם לא קראו להם טרוריסטים כמו שעכשיו אחד מחברי הכנסת קרא,

פעלו איתם ומה קרה?

נגמר כי עבדו עם אוהדים ולא נגד האוהדים ולא על האוהדים, ואנחנו בארגון היציע עושים את זה, לא אכפת לנו איזה קבוצה מגיעה, לא אכפת לנו מה אנחנו אוהדים, לא מעניין אותנו התחביבנות הזאת, מעניין אותנו העשייה ולמגר את התופעות שעלו פה,

האוהדים הם לא רק פרה נחלבת, זה כמו הדירה שכשקונים - - אני מסכים איתך,

אני רק רוצה לציין לגבי ארגון היציע שהם שותפים איתנו, שי גולוב נמצא איתנו בוועדות, הוא יושב איתנו על תוכניות, הנציג שלכם שותף איתנו וגם אחים בסמל. הם אחלה באמת וצריכים לשתף פעולה עם נציגי האוהדים, אבל בסוף תשמע לא כל האוהדים זה טלית שכולה תכלת, ואנחנו רוצים להגיע אל אותם עבריינים, אני קורא להם עבריינים, בן אדם שמדליק אבוקה באולם כדורסל הוא עבריין והוא צריך לשבת בכלא, אין פה על מה לדבר בכלל, אנחנו לא מדברים על כלל האוהדים, אל אותם עבריינים צריכים להגיע בפינצטה וזו המטרה לשם צריכים לשאוף ולהגיע. יוראי בבקשה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו שאני בשוק שאתה בוועדת ספורט. למה? לא יודע לא ידעתי שאתה אוהב ספורט. כן. אז קודם כל אני מברך אותך על קיום הדיון הזה, אני חושב שאלימות היא לא רק כרסום יסוד הדמוקרטיה היא גם כרסום יסודות הספורט, כי אלימות נוגדת ב-180 מעלות את הספורט, ואני מברך אותך על העיסוק הזה כי הוא חשוב מאוד. אני רוצה לשאול שאלה, אני מתנצל שאני מגיע בשלהי הדיון אבל היה לי חשוב מאוד להגיע, בשנה שעברה ממש לפני שנה בדיוק עבר תיקון לחוק איסור אלימות בספורט, שהוסיף את הקריאות הלהט"בופוביות בתוך המגרשים כעבירה פלילית. הנה, יושב פה האדם שהעביר את החוק. כן סייע להעביר את החוק, מי שהעבירו זה שר הספורט חילי טרופר וחברי חבר הכנסת לשעבר איתן גינזבורג, והייתי רוצה לדעת בראי של שנה אחורה, האם הגורמים מבחינים בירידה בקריאות להט"בופוביות, האם היו מקרים שטופלו על ידי המשטרה? האם הוגשו כתבי אישום? איפה הדברים עומדים בראי החקיקה? אז התשובה היא מגיעה מאיציק, אני לא מכיר את הנתונים, איציק שמעת את השאלה? לא סליחה. כן כן, אני יכול גם לענות על זה מהמשרד לביטחון לאומי, הסיפור של ההתבטאויות מה נכלל אז באותן אמירות שהן עבירה על החוק או לא, זה בעצם בעקבות תיקון החוק התחילה עבודת מטה בפקידות המדינה, דיונים התקיימו ומתקיימים, גם שבוע הבא מתקיים דיון בדיוק כדי להגדיר, כי יש קריאות של להט"בופוביות שנאמרות כלפי אדם שהוא לא משתייך לקהילה שהם נאמרות כקללה. מותר להגיד הומו כקללה למישהו שהוא לא להט"ב, וזה לא ייחשב כקללה?

אני אומר שוב, מדיניות התביעה והאכיפה היא לא בידי המשטרה או בידי זה, כל ההתבטאויות הביטוי הם תחת סמכות פרקליטות המדינה ואנחנו בדיונים. אז החוק עדיין לא התחיל להיות מיושם. עוד לא הוחלטה מדיניות התביעה והאכיפה בהתבטאויות האלה, ונכון הרי זה לא היה חלק מהצעת החוק המקורית זה נוסף כפי שציינת בעקבות הדיונים והבקשה של חבר הכנסת לשעבר גינזבורג, זה מיד לאחר שהחוק תוקן החלה העבודה בפרקליטות כדי להגדיר ולהנחות את המשטרה מהן ההתבטאויות שבגינן תיפתח חקירה. אז אני חוזר על השאלה שלי, עברה שנה ועדיין לא יושם החוק ולא בוצע? בנוגע להתבטאויות האלה עדיין לא התקבלה הנחיה מדויקת של אכיפה, זה לא בידיים שלנו אנחנו מצטערים. אז אתם גם לא מבחינים בירידה בהתבטאויות הלהט"בופוביות במגרשי הספורט? אני לא יודע להגיד לך כלום על זה.

אני יכול לענות. אוקיי אני רוצה להעביר את זכות הדיבור לפאדי, בבקשה תגיד רק מי אתה שידעו, בקצרה אני חייב לסיים. אוקי, אני פאדי מוסטפא, שדר ערוץ הספורט. אני משדר בכל הליגות, נפל בחלקי לשדר את ליגה א' השנה מדימונה עד מטולה ואני בכל המגרשים, אז לתשובתך אני עונה שלא, יש יותר קריאות, כמו שיש יותר קריאות שיישרף לכם הכפר ומוחמד מת באותו גל ויותר וכלום, וכשאני כשדר נאלץ להגיד למפיק תסגור יש כאן קריאה גזענית, אני עושה את זה מדי משחק לצערי, עומד לצידי משקיף או מישהו מהמשטרה ולא רושם כלום. אני אגיד שאולי יישמעו לא כל כך נחמדים, המשחקים בלאומית מתקיימים ימי שישי ליגה א' ימי שישי, ימי רביעי כל הקבוצות הולכות להערכת מצב, באים הקבוצות להערכת מצב, מחוז צפון הולכים יופי של גישה שעה וחצי, מה בסופו של דבר יש אדוני השוטר? כמות הסדרנים וכמות השוטרים, הולכים למגרש מכות, אלימות, אני יודע שאחמד ומשה ויוסי מעמדת השידור אני מזהה אותם, אני מבטיח לכם שישי הבא אני מעמדת השידור מפחד מהם, הם יהיו אף אחד מורחק, אף אחד לא כלום. ואותם עבריינים שמכניסים ומסליקים וכולנו יודעים איך מדליקים אבוקות, הן בסמי עופר והן בליגות הנמוכות יודעים, אם זה בנות ואם זה ישמש כנקניקיה בתוך הלחמנייה כולנו יודעים. והשאלה שלי האם אותו סדרן יכול לבלום? האם הסדרן הזה עבר הכשרה? האם הוא ראוי להיקרא סדרן? או שיש כאן אגף להעסקת אנשים שבגיל מסוים עם כל הכבוד באים להעביר כמה שעות? יש כמה שוטרים שהם חברים שלי אמרו לי, פאדי תשמע סופ"ש אחלה כסף ואני אומר לכם בליגות הנמוכות הרצח הבא הוא עניין של זמן, אני כשדר אומר לכם יש מגרשים שאני מפחד, ואני מתקשר למשפחה שלי ואומר להם כאן זה מוקד. המשטרה יודעת, אנחנו יודעים דברים קשים אני אומר לכם, כן צריך להפריד, יש קריאות שצורמות ולצערנו אנחנו נאלצים לסגור את המיקרופונים, אבל הרצח עניין של זמן, ואני תוהה האם הסדרנים כן עברו הכשרה? כן מתאימים להיות? אני בספק גדול, אז במקום ללכת עכשיו לצעדים מרחיקי לכת וחינוך ואני בעד, אני חושב שצריכים קודם כל לשאול האם מי שאחראי על הביטחון שלנו יכול לעשות זאת?

תודה רבה פאדי. רק מילה על הסדרנים, הסדרנים עוברים הכשרה של שישה ימים שהיא הכשרה גם ברמה העולמית כרגע בין הארוכות, אבל כן על מה שהעלינו פעם שעברה לגבי עבודה מועדפת לגבי הסדרנים, ואז נוכל לטייב את הכוח להביא חיילים משוחררים - - אני לא רוצה להגיע לנושא של הסדרנים. לא, לגבי ההיבטים שדיברנו לגבי עבודה מועדפת אם אתה זוכר.

תודה רבה אני חייב לסיים את הדיון אז אני רוצה לסיים בכמה בקשות ממשרדים ולפנות גם למשטרה. קודם כל אני אתחיל ואני אומר שאני מודה לכל מי שהגיע, באמת אם האנשים שהם ראשי הספורט הישראלי לא יהיו חלק מהנושא הזה לא יקרה שום דבר, אני באמת באמת באמת באמת רוצה לקדם את הנושא הזה, כי אני מאמין כמו כולנו שאנחנו בסכנה אמיתית, ולא רק בליגה הראשונה, שמענו על ליגת הנוער ועל הליגה השלישית והליגה השנייה, אנחנו בסכנה אמיתית, וכשאנשים נמצאים בסכנה אמיתית ומפחדים להגיע למגרש כדורגל או כדורסל כי הם חוששים לחיים שלהם, אז מבחינתי זה כבר לא ספורט איבדנו את הספורט, כי הספורט צריך להיות נקי, הספורט צריך להיות חוויה של משפחה שמגיעה לאולם או למגרש, ונהניתי מהאווירה ונהנית מהמשחק עצמו, ואנחנו מתרחקים משם. ואני פונה קודם כל למשטרה, קודם כל אני מברך באמת אני מברך אתכם שאתם מגיעים לכל דיון וזה חשוב לכם, ואני יודע כמה אתם רוצים ומבינים את גודל האירוע, אבל אנחנו עוד רחוקים מהפתרון, ואני יודע שהיחידה למניעת אלימות היא יחידה קטנה ואני יודע שיש מגעים להגדיל אותה, ואני קורא למשרד הספורט והמשרד לביטחון לאומי לסיים את הסאגה הזאת של המשא ומתן ולהגדיל את היחידה הזאת, כי היא חלק מהפתרון ואם היא לא תגדל אז לא יהיה פתרון. אני מצר על זה שהפועל תל אביב לא הגיעה לפה, אני הבנתי שהיה איזה בעיה עם הזימון, הוועדה שלחה זימון יכול להיות שהם לא קיבלו, צר לי שהם לא הגיעו אבל אנחנו נבדוק את הנושא הזה. אני רוצה להודות לעו"ד שמעון מזרחי האגדה בספורט הישראלי, שהגיע ואמר את דברים שהוא אמר, זה חשוב שזה יוצא מפיך, זה שונה מאשר שיוצא מכל אדם אחר כי אתה עברת כל כך הרבה בספורט הישראלי וזה חשוב שאנשים ישמעו. אני רוצה לפנות למשרד המשפטים, אני יודע שמתחילים דיונים בנושא המצלמות, זה דבר שהוא יציל את הספורט הישראלי, כי רק על ידי מצלמות אנחנו נגיע לאותם עבריינים לתפוס אותם ולהעניש אותם, ונכון להיום לא מאפשרים לעשות שימוש במצלמות, אז כעתיד אנחנו נאבק על הנושא הזה. אני רוצה להודות לנציגי האוהדים ולהגיד לכם שאתם חלק מהסיפור הזה, לא הכל ורוד אצל אוהדים אבל לא הכל שחור, גם לא בבית"ר ירושלים תתפלאו, כולם חושבים שאני נגד בית"ר לא אני נגד עבריינים, במכבי בהפועל בבית"ר בכל מקום. אני רוצה לחזק את מה שאמר נציג כיבוי והצלה, אבוקה היא פצצה, היא פצצה ובמזל אף אחד לא מת ממנה עדיין, והנושא של ההסברה חייב להיות קריטי וצריכים לאחד כוחות, ההתאחדות, המינהלת, הקבוצות, הטוטו שמזרים כספים, משרד הספורט, כולם ביחד ולצאת בהסברה בנושא הזה של האבוקות. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של השופט הייעודי, בסוף משרד המשפטים חייב להיות שופט ייעודי, לא יהיה שופט ייעודי אז כל פעם מתגלגל הם לא מבינים את האירוע, הם לא יודעים מה, אני מציע לשופט להיכנס ליציע את יודעת לא של בית"ר של מכבי, ליציע של מכבי לתוך היציע ולהבין מה זה הדבר הזה, איזה אמוציות, איזה אנרגיות, כמה הדבר הזה הוא מתפוצץ בשנייה, בשנייה, מספיקה מילה אחת מספיק שוטר שעובר שם ולא עשה כלום והכל שם מתחיל להיות שם באבוקות, שופט ייעודי שיבין את הנושא הזה, אני מבטיח לכם גם שתהיה החמרה בענישה כי החוק קיים יש את הכלים, פשוט שופט שיבין מה הוא עושה, שלא יוציא אדם שזרק אבוקה שאחרי יומיים הוא יסתובב חופשי. ועוד דבר ששכחתי הזכיר לי היועץ המשפטי, בחקיקה הכנסנו את הנושא הזה של הפגרה, הפגרה לא נחשבת, זאת אומרת ה-90 יום האלו לא צריכים להיחשב בכלל עכשיו נכון אדוני? זה לגבי צווים מנהליים להבנתי, זה בצווים שקצין משטרה נותן אישור לפגרה, לבית משפט יש עד שלוש שנים אז זה גם לא באמת נדרש, וחשוב גם להגיד שמנתונים שהיו לנו בעבר בדיונים לקראת הצעת החוק הקודמת, אז גם דובר על האפשרות להגיש עררים, כלומר שהמשטרה תבקש להגיש עררים, אז זה משהו שגם חשוב לשים לב אליו, את העניין של השופט הייעודי אנחנו גם - - אוקי תודה, רק אני אומר לכולם, משטרה אני מצטער אבל כבר ב-4 ליולי יש פה יום ספורט מיוחד בכנסת, ואחד הדיונים זה אצל הוועדה לביטחון לאומי יחד עם השר הוא צריך להגיע לפה, אני על זה בכל הכוח, אני לא אוותר עד שאנחנו נוציא את הנושא הזה של האלימות והגזענות, תודה רבה לכולם הוועדה מסתיימת.